שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת,

ז' בתמוז התש"ף. על סדר-היום הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 7) (הארכת תקופות מעבר), התש"ף-2020. מי מסביר את התיקון? אני מהלשכה המשפטית, רשות הגז הטבעי. מאיזה משרד?

אנחנו עובדים עם משרדי

אני צריך לקבל החלטה תוך 48 שעות האם

לשם כך התקשרתי עם מכון התקנים. יש כל מיני גופים בודקים,

שעו"ד צחי בר ציון

משרד האנרגיה ביחד עם האוצר העבירו יותר מחצי מיליארד שקלים כדי להאיץ את החיבורים למפעלים. בנושא שני, אנחנו עושים עכשיו עבודה גדולה על מנת לבדוק איך אפשר לשפר את התעריפים על מנת לעודד את חברות החלוקה. כי מה לעשות, החיבורים אינם פשוטים. זו לא מערכת

אנחנו פשוט יכולים להיעזר באלה שהוסמכו. אנחנו מקרה הקצה.

רוצה קצת לתקן.

לשם בדיקת אישור תקינות של המפעל מהתחלה יש תחרות.

ברשותכם אציג את הנושא השני.

אין קול ואין עונה ואין קשב. בבקשה, אדוני, תציג את הנושא השני. הנושא השני הוא גם הארכה של פקודת מעבר שמצוינת באותו סעיף,

כבר היום לפי המצב המשפטי אנחנו יכולים להיעזר בהם.

שלא יהיה מצב שיהיה סוג של מתקן מסוים שאנחנו נגלה ברגע האמת שהוא היחיד שיכול לבדוק.

אין מניעה.

ההבהרה נאמרה פעם שנייה ושלישית ואני שמח. הקראה, בבקשה אדוני. הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס' 7) (הארכת תקופות מעבר), התש"ף-2020 תיקון סעיף 8טו בחוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט-1989, בסעיף 8טו - 1. (1)בסעיף קטן (א)(2)(א), במקום "ח' בתמוז התש"ף (30 ביוני 2020)", יבוא "י"ב בתשרי התשפ"א (30 בספטמבר 2020)"; (2)בסעיף קטן (ב)

במקום "בתקופות האמורות בה" יבוא "בתקופה האמורה בה"; במקום פסקה (2) יבוא: "(2) לעניין מיתקן כאמור בסעיף קטן (ד)(2) או (3) עד יום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024)". תחילה 2. (א)תחילתו של סעיף 1(1) לחוק זה ביום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020). (ב)תחילתו של סעיף 1(2) לחוק זה ביום כ"ה בסיון התש"ף (17 ביוני 2020). לעניין זה אני מבקש לחדד שיש פה בקשה לרטרואקטיביות שצריך לחדד. בעצם מכיוון ששני הנושאים, כמו שאמרנו, הם כאלה שלוחות הזמנים שלהם או הסתיימו או עומדים להסתיים ברגע זה, אז כדי לייצר רצף ושלא תיווצר איזושהי תקלה, אנחנו צריכים רטרואקטיביות קצרה כדי שתהיה רציפות של המשכיות. אני רק חייב לומר לגבי המועד הראשון שאתם מציעים לקבוע, 1 ביולי, יכול להיות שלא יהיה בכך צורך, מכיוון שאני מתכוון בכל מקרה להניח את הצעת החוק היום. ביקשנו פטור מחובת הנחה.

אני לא אוהב לבקש טובות, והיום נאלצתי לבקש טובה בשבילכם. תבוא עליכם הברכה. אני מבקש שהוועדה תסמיך אותי לעניין מועד התחילה לבדוק אם בכלל יהיה בכך צורך לגבי ה-1 ביולי. לגבי המועד שקבוע בסעיף 2(א). אתה מוסמך. אחרי ששמענו את ההקראה, מי בעד התיקון המבוקש? מי מתנגד? מי נמנע?

אין מתנגדים, אין נמנעים. התיקון לחוק אושר ויעלה למליאה להצבעה לקריאה שנייה ושלישית. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:32.